הקראנו את ארבע התקנות. בבקשה, היועץ המשפטי, תשלימו את הנקודות, שהוועדה תשמע ותדע. כדאי לשמוע מעו"ד לילך וגנר ממשרד המשפטים שתגיד בכמה מילים על העבירות הפליליות. נאכפים פה קנסות מינהליים, ויש פה כמה עבירות חדשות שלא היו קודם בתקנות. יש לנו אישור מיושב-ראש הכנסת עד 16:30. אגיד בקצרה לגבי העבירות הפליליות שבתיקונים 8 ו-9 היתוספו לתקנות. העבירה הראשונה היא של המפעיל מתחם אירוח שפועלים בו מתקנים משותפים, בניגוד לתקנה שמתעסקת בצימרים קודם היה 4,

אבל עדיין קיים האיסור לשימוש במתקנים משותפים. זה דבר שהעונש עליה: קנס 5,000. פרט לכך, עבירה בתקנה 13(12א) לגבי התפילות. בתקנות הקודמות היתה עבירה על תפילה עם אדם אחר במבנה. כעת שונה הנושא הנורמטיבי לעשרה אנשים. ועדיין נותרה עבירה של המתפלל יחד עם אנשים אחרים במבנה, בניגוד למה שכתוב בתקנה. לגבי שטח שאינו מבנה, חלה מגבלת ההתקהלות וההוראות שקשורות לכך. גם פה זה סוג של עבירת התקהלות בבית הכנסת. האדם הראשון שנכנס לבית הכנסת לא אחראי לזה שנכנסו 10 או 11 אנשים אחריו. במובן זה אנחנו דומים למצב של התקהלות שבו העבירה היא רק על סירוב להוראת שוטר לפיזור התקהלות ולא על עצם ההתקהלות. פה זה עבירת התקהלות בבית כנסת. נכון. בעצם גם העבירה הקודמת היתה סוג של עבירת התקהלות, המתפלל עם אדם אחר. כרגע היא הוקלה, במידה מסוימת כי אפשר 10 אנשים. נכון שיש פה הקלה במובן הזה שקודם בתי התפילה בכלל היו סגורים ועכשיו הם פתוחים. אבל יש הבדל בין זה שלאדם יש הבחירה להיכנס למקום שהוא יודע שאסור לו להיכנס להתקהלות. גברתי היועצת המשפטית, אני רוצה להציע. אנחנו לא יכולים לשנות את זה כאן ולהוסיף, אבל אני מציע שבתקנות הבאות תשנו את ההגדרה פה אחת להגדרה אחת, משהו כמו איקוויוולנטי למניעת התקהלות או פיזור התקהלות. משהו מהסוג הזה, שהשתמשתם בזה כמה פעמים, ולא עצם, כי יכול להיות שעשרה אנשים התפללו, פתאום הגיע 11 ובאותה שנייה מגיע שוטר, ומתחיל לקנוס את האנשים, ולא משנה אם זה במסגד או בבית כנסת או לא יודע איפה. אני חושב שצריך, גברתי היועצת המשפטית של משרד הבריאות ומשרד המשפטים, שהדבר הזה ישונה. אפשר פשוט לא לאשר את העבירה הזו, ואז יחול האיסור הכללי של ההתקהלות. סירוב להוראת שוטר לפזר התקהלות. זו גם ההבנה שלכם? בנושא של בתי כנסת, אין באמת פונקציה כזאת שמי שמפעיל את המקום יכול לשלוט על הכניסה של האנשים נניח, כמו בעסקים ובמקומות אחרים. זה יוצר קושי שמתן המענה שלו באמצעות העבירה הפלילית הזאת. אני מציעה שמשרד הבריאות יסביר את ההיגיון שבעבירה. בבקשה. בתיקון מס'

עד תיקון 8 אפשר היה להתפלל בבית כנסת אך ורק בשטח הפתוח. אסרנו על תפילה במבנה. אחת ההקלות שאפשרנו - כמו בהתקהלות רגילה, תהיה אפשרות של 10 אנשים במבנה. והענישה פה היא כמו בהתקהלות רגילה? לא. אנחנו לא מדברים פה על סעיף 4, סעיף ההתקהלות, אלא על סעיף תפילה בבתי כנסת, סעיף 10 לתקנות, שמתייחס לבתי כנסת כמקום פתוח לציבור, ואז אנו לא מדברים על התקהלות אלא מדברים על תפוסה במבנה, שלא תהיה יותר מעשרה אנשים כמו שלמשל, לגבי חנויות רחוב קבענו תפוסה של עד 4 אנשים ולגבי מקומות אחרים קבענו תפוסה של אדם לשבעה אנשים. כלומר אנחנו לא עוסקים פה בהוראת ההתקהלות שמוסדרת בסעיף 4 אלא בהוראה של תפוסה בבית כנסת, בבית תפילה. אבל זה נכנס גם בתוך התקהלות.

אם הפסיקו להתפלל ועומדים ומדברים זה התקהלות מעל עשרה, וזה לא מותר. יש ההצעה של כבוד היושב-ראש .

אני מציע שנבטל את הסעיף הזה. תתקנו אותו בזמנכם החופשי. בזה שאני מבטל, אני לא גורם שאין אכיפה בכלל. יש אכיפה רגילה, אבל האכיפה המסוימת הזו, שננקטה רק בבתי תפילה, לדעתי לא ראויה. זו הצעתי לוועדה. מה עם מתחמי קניות? נגיע לזה. האכיפה של הסירוב לפיזור התקהלות עדיין תהיה קיימת בהקשר הזה? לעמדתי כן מאחר שתקנה 4 חלה, אבל יכול להיות שנצטרך- - - אז תתקנו את זה. גם בערב שבת אתם יודעים לתקן. אני לא רואה את התקנות כסותרות את האפשרות של שוטר לפזר התקהלות גם בבתי כנסת, ואם אנשים יסרבו לפיזור הזה תהיה עבירה של הפרת הוראת שוטר לפיזור. נבהיר שהעבירה על התקהלות חלה גם עכשיו. היא קיימת ולא התבטלה. היא מוגנת בחוק ולכן ממשיכה להתקיים. איזה סעיף זה?

תקנה 10א, בנוסח המשולב. מבחינת התיקונים, זה בתיקון מס' 8. אני מבקש שתמשיכי להסביר. אני מבקש שבינתיים תכין להצעת החלטה את זה - אם יצביעו, כל אחד לפי מצפונו. בבקשה. בנוסף, יש עבירות חדשות על נושא אירועים. תקנה 11א קובעת איסורים מסוימים שקשורים לארגון אירוע. זה תקנה חדשה שנובעת מסעיף 9 לחוק המסגרת שמאפשר להגדיל אירועים, והיא נועדה לטפל בנושא הבעייתי של האירועים לאור הסכנה בהדבקה באירועים המוניים. זו גם הסיבה שיש סעיף 6 לחוק המסגרת. עד כה טיפלנו בנושאים האלה במסגרת התקהלויות, והממשלה החליטה לטפל באופן קונקרטי בתקנה נפרדת, 11א. יש שלוש עבירות שמתקשרות לאיסורי אירועים - עבירות מינהליות עם קנס של 5,000 שקל. אומר אותם בקצרה גור פירט אותם קודם מפעיל מקום ציבורי או עסקי שמתקיים בו אירוע,

יש איסור על כך. מחזיק של מקום, אם מתקיים בו אירוע אסור - יש אירועים אסורים לגמרי ויש אירועים במגבלת 20 אנשים בשטח פתוח, ו-10 אנשים בשטח סגור. על עבירה של מחזיק במקום שמתקיים בו אירוע יש גם עבירה של 5,000 שקל. זה יכול להיות אירוע שאסור בכלל כמו כנס או פסטיבל או אירוע מותר כמו חתונה או מסיבה, שמספר האנשים חורג מהמספר המותר. האחריות היא על מחזיק המקום, ואם שוטר או פקח רואים אירוע כזה, הם יכולים לתת קנס במקום לאותו מחזיק של מקום. אני מזכירה מה שגור אמר קודם אין לשוטר או לפקח סמכות כניסה למקום מגורים בלי צו, לפי הסמכויות שנתונות בחוק המסגרת. העבירה השלישית קשורה לנותני שירות לאירוע. זה כמו תקליטן או קייטרינג או מפעיל בר אקטיבי או צלם וכו'. פה סייגנו את העבירה הפלילית למצב שבו נותן השירות נמצא באירוע ורואה שמספר האנשים עולה על מספר האנשים המותר. במצב כזה אפשר להטיל קנס. אם הוא לא נוכח באירוע, לא ניתן להטיל את הקנס. זה סוג של פשרה שעשינו כדי שזה יתאים להיות עבירה מינהלית. יש העבירה הנוספת מתיקון 9 שדיברתם עליה לגבי חנות רחוב. המפעיל של המקום מאפשר שיהיו בה יותר מ-4 אנשים, כאשר האיסור מדבר על 4 לקוחות. זו גזירה שווה בין הצלם שהגיע לאירוע, ואין לו אחריות ממש על מה שקורה, לבין מפעיל של מקום, שעושה את זה בניגוד לכללים בכלל, לבין מישהו שיש חריגה בשני אנשים, וכולם תחת אותה מטרייה פלילית אחת. אני חושב שזה לא

אם נתת את הדוגמה של הצלם, זה בכלל מופרך. למה להטיל עליו את העונש שמטילים על בעל המקום? אני לא מכיר שיטה כזו של עבודה. בסוף זו עבירה פלילית. מקצועית זה פשוט לא נכון. לי יש הסתייגות יותר עמוקה מזה. בכלל, יש לי התנגדות לכך שמכניסים לכאן באופן גורף מופע בידור ומופע אומנות. למה צריך להוציא את זה לגמרי ולא לאפשר את זה בכלל? למה לא לאפשר את זה במסגרת התו הסגול? זו שאלת מהות, על עצם ההחלטות והתקנות. ברור. על עצם האיסור אני מציעה שמשרד הבריאות ישיב. לגבי העבירה הפלילית, היתה מחשבה איני יודעת אם היא תקרה שיהיה תיקון לחוק המסגרת והקנסות יעלו, ואז יהיה דירוג בהתאם לסטייה ממספר המשתתפים המותר, משהו צופה פני עתיד. כרגע אנחנו מדברים על מספרים מאוד קטנים. שוב בשאיפה, כפי שהוצג על-ידי משרד הבריאות- - - אבל עכשיו אנחנו מביאים את התקנה הזאת. זאת לא תשובה. אתם מדברים על משהו עתידי. זה מופרך. אני רוצה לחדד את השאלה של ידידי חבר הכנסת כסיף 4א אומר: 10 בסגור, 20 בפתוח. למה הוספתם את 11א, שזה מין איסור כולל על לא יארגן אדם ולא ישתתף בכנס, באירוע ספורט, בפסטיבל,

במופע אומנות בכלל?

אם זה עד עשרה בחדר סגור ו-20 בפתוח, למה אי אפשר להגדיר? להציג כמה תמונות בחדר. מה ההיגיון? בהתאם לתו הסגול אם יש אולם גדול,

פתוח.

פה דברים כאלה, מופע אומנות אם עומדים בכללים - קבעתם כלל הגיוני,

בכללים- - - לא רק מופע אומנות. התרתם מבחני נהיגה מעשיים, שזה 1 על 1, אבל מבחני תיאוריה אין. למה אי אפשר 5 שיעשו מבחני תיאוריה? 10 מותר. אני לא מבינה את העמדה של לילך. משרד המשפטים אישר כזה דבר? איך אתם מוציאים חוות דעת משפטית כזו? הדברים נבחנו על ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לעניינים פליליים,

היא אישרה את העניין. זה לא מניח את הדעת. ועל הסנקציות. איך גם הצלם, גם בעל המקום וגם המפעיל באותו- - - 10 ו-20. היא עונה לה

אולי נבקש מעו"ד מררי שתבוא להסביר את זה. כי אם זו התשובה, אני לא מבינה אותה. מובן לנו שיש הבחנה בין מפעיל המקום, שוודאי נוכח, לבין מי שנותן את השירות הצלם, התקליטן או כל אדם אחר שמעורב באירוע. אבל הדברים נבחנו לעומק על-ידי המחלקה הפלילית- - - אנחנו רק נראים טמבלים. הבנו שנבחנו לעומק. לא מקבל את הבחינה לעומק, מתנגד לתפיסה המשפטית שלכם, ורוצה שמי שאמר את זה, יתמודד עם מה שאני אומר לו. תנו לה והיא תסביר, כי היא המומחית לזה. לקבל תשובה שזה נבחן, זה לא תשובה. בבקשה. לא אמרתי שהנושא הזה נבחן ואישרנו אותו ולכן זה בסדר. ניסיתי להסביר את הרציונל. שימו לב ש-א' וב' אינם מופללים. אין הפללה על ארגון אירוע. אין הפללה על השתתפות באירוע. יש הפללה על שלוש נקודות שבהן חשבנו שראוי להפליל, ואתם מתווכחים כרגע, לפי הבנתי, עם הנקודה השלישית. אין לכם התנגדות לכך שהמפעיל של מקום ציבורי או עסקי יישא באחריות אם יש שם אירוע, ואין לכם התנגדות שמחזיק של מקום שמתקיים בו אירוע, יישא באחריות. הטענה שלכם נודעת לקנס שמוטל על נותן שירותים. בהקשר הזה משרד הבריאות אמר וקיבלתי את טענתם שהנושא של אירועים הוא קריטי ליציאה מהסגר, קריטי לכך שהתחלואה לא תעלה. יש לנו נתונים שמבססים את הנושא של הדבקה באירועים. לכן זה נושא מאוד חשוב. יש לנו נותני השירותים שמאפשרים את קיום האירועים האלה. נותן שירותים מונע את האפשרות לעשות אירוע. אם נותן שירותים לא ייתן שירות לאירוע, רוב הסיכויים שלא יהיה אירוע. יש לנו פה מונע שמרוויח כלכלית מהאירוע הזה, שהוא פסול ויוצר הדבקה ולכן ראוי להטיל עליו סנקציה. האם לדעתכם 5,000 שקל זה סנקציה גבוהה? השאלה היא כמה מרוויח קייטרינג לאירוע, כמה מרוויח צלם לאירוע. אם בעיניכם הקנס לא ראוי, אשמח לשמוע, אבל למה אתם חושבים שלא סביר להטיל קנס על נותן שירותים לאירוע?

אני אומר את זה בהרבה מקומות כדי שתגידו משפטית שזה כך אתם צריכים הוכחות מעשיות סטטיסטיות ממשרד הבריאות. אין לכם ההוכחות האלה. להשית אותו גובה של קנס גם על בעל האירוע, גם על בעל המקום וגם על צלם זה לא מידתי. את אומרת: ככה אמר משרד הבריאות, אז עם כל הכבוד למשרד הבריאות,

ואם תגידו לי שזה מידתי, אותו דבר כי שאלת המידתיות היא לא של משרד הבריאות אלא של משרד המשפטים. גובה הקנסות שמוגבל כרגע ל-5,000 שקל הוא לא תמריץ כלכלי נכון בהקשר של אירועים, שאנחנו מדברים על מאות אלפי שקלים. לכן 5,000 הוא לא סכום גבוה למפעיל. אני מסכימה אתכם שהסכום למפעיל צריך להיות גבוה מהסכום לנותן שירות. כרגע לא היתה לנו אפשרות לדרג. יצאנו מנקודת הנחה אולי מוטעית שתעבור הצעת החוק של החמרת הקנסות ואז יהיה דירוג. אם בעיניכם קנס של 5,000 שקל הוא לא מידתי לנותן שירותים ויש קנס נמוך יותר, אשמח לשמוע. אני כן חושבת שנכון להטיל עליהם את האחריות בהקשר הזה. מה קורה עם מתחמי קניות? גם בחוק כתוב: קנס לא יעלה על 5,000. יש קנסות של 2,500 בהקשרים מסוימים.

יש לזכור שהקנסות האלה חלים על כל המקומות, כולל עסקים מאוד קטנים. פה אנו מדברים על אירועים שבדרך כלל הרווח הכלכלי בהם הוא גדול, הם מרוויחים הון תועפות. אדוני היושב-ראש, יש עוד רבע שעה. אנחנו רבע שעה מדברים על זה. הנקודה העיקרית מתחמי קניות. פתחתי את הדיון עם זה שיש כמה השלמות שהיועץ המשפטי ביקש שנדון בהן, נקודה. סיימנו את זה. אנחנו רוצים להגיע למליאה.

אפשר להפריד בין הסעיפים? אני לא רוצה שיהיה מצב שלא יהיה שום סעיף שחל על זה.

אם הייתי יודע לקרוא לעבירה כזו על אלף, אלפיים שקל זה הכול

ברור שהוועדה יכולה לא לאשר את התיקון לתיקון, ואז היא נשארת עם ההגדרה שהיתה שאלה של עמימות לגביה בתיקון מס' 9. אנו סבורים, שלאור העובדה שבחוק הסמכויות בסעיף 4

שתיים,

ואז התקנה תיקרא: כך שמותרת פעילות של חנות רחוב למעט חנות הפועלת בקניון מקורה,

אין לנו אופציה כזו.

היועץ המשפטי לממשלה יציג את

מי בעד הארכת תוקף?

הצבעה בעד 9 נגד 4 אושר. תיקון מס' 8. רוצים להוריד את הנושא? הנושא הראשון שדיברנו עליו. לא רק זה שאסור להתקהל או להתפלל עשרה אנשים הוסיפו עוד משהו, בלי קשר. לא צריך דבר כזה. גם אם

נוריד רק את זה ונאשר את השאר. יש גם הנושא של השירות. השאלה מה זה אומר. נותני שירות זה חדש?

אם לא היה קודם, תוריד גם את זה. בגלל הבעיה המאוד משמעותית של האירועים- - - אז למה 5,000? הממשלה אמורה לאשר היום בקריאה ראשונה הצעת חוק שאמורה להעלות את הקנסות. ביקשנו להגדיל את הקנסות על אירועים. אולי נותן שירות נשאיר 5,000 ועל מארגן האירוע נגדיל ל-10,000. 5,000 מבחינתנו זה המינימום. מדובר בתקלה מאוד משמעותית, בהתקהלויות. זה מקור ההדבקות. זה מה שיאפשר לנו- - - הוא דיבר על זה שחייב להיות הבדל. 5,000 שדיברתי זה לא על בעל המקום,

אלא על השלישי. זה לא יעלה. יש הבדל בין מפעיל לבין זה. הצלם עדיין יהיה 5,000. בעל המקום יהיה 20,000. הגיעו התקנות לפה? אנחנו מדברים על משהו עתידי?

אני יודע שמגיע באיחור. אנו מציעים לאשר את התקנות למעט התיקון הזה. שוב - תיקון מס' 8, ההצעה היא לאשר תקנות

ואם לא נאשר היום - נתת ארכה שלושה ימים זה יצטרך לעלות למליאה ואז שוב יהיה דיון אישי. היועץ המשפטי יסביר. בדרך כלל אנחנו מאשרים את התקנות בכללותן. פה יש שתי תקנות

קביעת עבירה פלילית על נותן שירות באירוע. אני מציע, שנצביע בנפרד על כל אחד מהרכיבים האלה, ובסוף על התיקון בכללותו.

לפי הנוסח של היועץ המשפטי שאמר עכשיו, אנו מאשרים את סעיף 8 למעט התיקון הספציפי על הדבר הנוסף שנוסף, שאין לו תכלית כי הוא קיים היום. מעבר להתרסה זה שום דבר. אני אומר

סעיף 7(2), שקובע עבירה פלילית על תפילה במבנה במספר שחורג מעשרה אנשים. אם לא מאשרים את זה, במקום קנס של 500 על כל מי שמתפלל יותר מעשרה אנשים בבית תפילה, יחול איסור ההתקהלות הכללי ששם יש קנס של 1,000, אבל רק אם השוטר אומר לך: אתם מתקהלים יותר מדי אז יחול הקנס. עכשיו השאלה היא מי בעד לאשר את העבירה הפלילית הזאת של סעיף 7(2). מי שמצביע בעד, מצביע בעד קביעת העבירה, בעד הקנס של 500. מי שמצביע נגד מוריד את הקנס. ואז יש רק העבירה הכללית. מי בעד התיקון הזה - ירים את ידו.

0 נגד 6 נמנעים - 1 לא אושר. לא אושר. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 16:50.